שלום לכולם, אני מתכבדת לפתוח את ישיבת ועדת המדע והטכנולוגיה,

כ"ב בכסלו, תשפ"א, 8 בדצמבר 2020. אני

אנשים לא יוצאים מהבית ואנשים עם מוגבלות מוודאים לפני שהם יוצאים מהבית שהאתר שאליו הם רוצים להגיע באמת יכול לאפשר להם

הנגישות וחלק מהמידע הראשוני שהם אוספים הוא באתר של אותו גוף

אנחנו מאוד רוצות לשים את הדגש על מה זה אומר אתר אינטרנט נגיש,

ברור.

הבג"צ הוגש, אגב, על ידי עמותת נגישות ישראל וארגונים

אני לא חושבת שבדקנו את הצהרות הבריאות כספציפי,

אז אני אשמח שתבדקו. ההצהרות נגישות. ההצהרות נבדקו והן נגישות. אוקיי. סיגלית, נגיע אלייך

מיכל,

אני משום מה נזרקתי החוצה, אז אני אשמח אם תעלו את המצגת שוב. שומעים אותי?

תחשבו שכשאנחנו ממלאים טופס בתוך אתר ומקבלים חיווי חזותי,

או 'הטופס לא נשלח, הייתה טעות בהקלדת מספר טלפון'.

אם אין טקסט שנשמע לו לא יידע שהוא לא

אנחנו נבדוק את זה.

מדוע, אם יש סיבה חוקית שבגללה לא מפרסמים, ו-ב', אם אין כזאת אני חושבת שראוי שהם יפורסמו, לפעמים זה גם זרז לתיקונים נדרשים. הם

אז אף אחת מהן לא מונגשת לאנשים עם מוגבלות? לא מונגשת. האזורים האישיים, שזה בעצם המקומות שהציבור נכנס לשם, צריך לראות תוצאות של בדיקות,

לעשות את כל התקשור מול קופות החולים, האזורים האלה הם אזורים לא

אז המהלך הזה היה מהלך מאוד מאוד טוב ואנחנו הרגשנו את האפקט שלו גם בדרישה של חברות וביקשו מאיתנו את השירותים. הדבר השני, כל נושא התביעות שדיברתם עליהן לפני זה בנושא הצהרת נגישות שארגונים היו שוכחים לשים הצהרת נגישות ואז היו מקבלים

מהצד הלא טוב, אני חושב שמי שאחראי לייצר את המודעות צריך לשים

נגישות,

הבלבול שלהם הוא בין הצהרת הנגישות של תקנה 35 לבין הצהרת נגישות של תקנה 34. הצהרת נגישות של תקנה 35 היא הצהרת נגישות לאתר אינטרנט ותקנה 34 היא הצהרת נגישות על השירות ועל

לא רק עיוורים,

הוא לא יודע שיש שם פרטים של רכז הנגישות של הארגון, הוא לא יודע שהוא יכול להגיע ישירות לבן אדם שמטפל

אני אשתמש במכשיר אחר או בקורא מסך אחר ויהיו לי פערים. אין דבר כמה 100% מושלם בנגישות, גם הנציבות וגם בכלל צריכים להתייחס לדבר הזה שיכולים להיות פערים בגלל טכנולוגיות שונות. גם אם מחר בן אדם פנה לארגון ואמר שיש לו

אני סיימתי. תודה רבה. משפט קצרצר. קודם כל אני ביררתי תוך כדי תנועה, מסתבר שבאתר

בלי קשר למה שאנחנו גם כוועדה נעשה וששאר הגורמים יעשו.

אבל בסופו של דבר יש חוק ואנחנו משתמשים בסמכויות שלנו. לצערי הרב,

זה לא מה שדיברנו עליו מקודם עם מיכל ועם הדובר הקודם לגבי לימודי תכנות והצורך להציף את

כולל גופים סטטוטוריים,

אותם גופים שכולנו יודעים שהם תחת המגזר הציבורי כדי שגם אם הם לא מחויבים, הם מחויבים בחוק, אבל גם אם הם לא מחויבים

כל אחד יכול להיות,

כל אחד יכול להחליט שהוא מומחה או מומחה על, כאשר זה דבר שקיים בכל העולם אמנם, אבל העולם הולך לכיוון של הסמכה מקצועית להיות יועץ נגישות לאתרי אינטרנט באפליקציות, הסמכה ייעודית. מי צריך לעשות את זה, איך צריך לעשות את זה, זה חייב להתקדם, אם זה הנציבות, או הרווחה או באופן פרטי, השורה התחתונה היא שזה נושא מקצועי שצריכה להיות לו הכשרה מקצועית גם

עם תוספים, בלי תוספים, זה פשוט לא עובד. לכן הערך של בדיקות על ידי משתמשים עם מוגבלות הוא בעיניי ממש קריטי וחשוב לקדם את התחום הזה.

להוסיף אחרון זה הנושא של אוריינות

אני לא רוצה לשמע ממנהל אתר שמשקיע המון כסף ומשאבים בהנגשה שלו והוא אומר: תראה, השקעתי המון, אבל אני לא רואה אנשים עם מוגבלות גולשים באתר שלי. יש פה שני כיוונים, זה לא - - - הוא לא צריך לראות אותם.

תיכף נגיע ליתר אלה שביקשו לדבר,

מה ששמענו ואני רוצה מיד אחריהם את משרד החינוך ונציגת פיקוד העורף ואחר כך נמשיך ברשימה, חשוב לי לשמוע לאור

רגע, בואו נעשה את זה קצר.

כי הבנו שיש לכם אתר ישן וחלק שנמצא ב- gov.il וישנו מעבר שצריך להיות מושלם,

נכון. מה שהתייחסתי התייחסתי למידע על קורונה. המידע על קורונה נמצא

אני לא אמרתי מחצית 2021. לא, שמעתי את זה מממשל זמין, אני יודעת שאת לא אמרת. יושבת ראש הוועדה, אנחנו נשמח לספק את המידע הזה, אבל לי אין אותו אצלי כרגע. אנחנו נוכל להעביר לכם את זה לאחר מכן, אני אומרת שזה תהליך מורכב,

לא, היא לא מעכבת, פשוט מבחינת סדרי עדיפויות,

אז בסדרי העדיפויות. הבנתי, בסדרי עדיפויות של משרד הבריאות נושא נגישות אתר האינטרנט שלהם לא עומד בראש סדר העדיפויות,

בתקופות שמצריכות תמיד את הנגישות של אתר פיקוד העורף. לכן אני אומרת בצורה ברורה, תלמדו את זה עוד היום ובבקשה תחזרו אלינו עם תשובות ברורות למה הם הצעדים שאתם מתכוונים לעשות ומה הם תאריכי היעד להשלמת הביצוע כדי שהאתר שלכם יהיה

נכנסים לאפליקציה, הרואה רואה שזה טקסט, ה-voice over, ששמעתם, הוא פשוט אומר לי כלום כלום כלום,

הוא כאילו רואה אוויר כי בפיתוח של האפליקציה הם לא עשו את ההנגשה לפי התקן שפשוט תוכל לפענח את הטקסטים

שתבינו על יחסים, אני מדברת על מצב שאנחנו עברנו מ-300 אתרים שישבו על אותה תשתית ישנה, ריכזנו אותם לפורטלים עיקריים, כי עברנו לתפיסה שהיא תפיסת שירות, יש פורטל שמשרת את בתי הספר, פורטל הורים,

פורטל רשויות ובעלויות. כל החומרים שהפורטלים האלה נבנו נגישים, הם גם עוברים מדי פעם בדיקות נגישות תקופתיות כדי לתקף את זה, כי אנחנו יודעים שגם עורך תוכן בטעות יכול להעלות תמונה ואם היא תמונה שהיא משמעותית ונותנת מידע ואין שם תיאור אנחנו לא רוצים שזה יקרה, אז אנחנו עושים כל פעם בדיקות מדגמיות. המקום שאנחנו השנה ספגנו ביקורת, ואני אומרת בצדק, זה היה הנושא של אלפי הסרטים שאנחנו בתקופת הקורונה העלינו עבור תלמידים שיוכלו ללמוד מרחוק. הסרטים האלה, בגלל סוגיה תקציבית, עלו לא נגישים. בתחילת נובמבר קיבלנו תקציב מלא להנגשה, אני מדברת איתכם על 5,000 סרטים.

פיילוט, לקחנו כמה עשרות סרטים ועשינו פיילוט לראות שאנחנו יודעים להנגיש אותם טוב, בעברית, בערבית, באנגלית, כמו שצריך. אנחנו סיימנו את הפיילוט ועכשיו אנחנו עוברים להנגשה מסיבית. מתי תשלימו את ההנגשה של הסרטים? אנחנו גם הצגנו תוכנית לנציבות, 1,300 סרטים ראשונים אנחנו בשאיפה לסוף החודש הנוכחי, יכול להיות שנגלוש בשבוע-שבועיים לינואר. גם פה אנחנו עובדים לפי תעדוף. יש סרטים שעלו במהלך הקורונה ואנחנו נוריד אותם, כלומר דברים שאני הולכת להוריד כי אני רואה שאף אחד לא רואה אותם, או שעלו תכנים שהם פחות רלוונטיים שהעלינו אותם מהר. ברגע שאני מורידה אותם אני לא רוצה להשקיע בהנגשה שלהם. מה שכן מעכשיו דברים שעולים יתחילו לעלות נגישים מראש, כלומר אין סיבה להנגיש בדיעבד, זו ממש הייתה סוגיה תקציבית.

אבל אסור לתת לתקציב לעצור הנגשה, בסוף אנשים עם מוגבלות לא צריכים

אני מסכימה איתך, אנחנו עשינו המון המון מאמצים. תודה, סיגלית, בשלב זה. תישארי איתנו כי מצטרפת אלינו גם רויטל אבו דגה, חברת הנהלת ההורים הארצית אז יכול להיות שיהיו דברים רלוונטיים.

צהריים טובים. קודם כל תודה רבה על הוועדה הזאת, הדיון הזה מאוד מאוד חשוב. אני אגע במה שסיגלית אמרה, למרות שזה לא היה בדברים שתכננתי. הסרטונים האלה הם לא פתרון ולא מענה לילדים עם מוגבלויות במערכת החינוך,

רובם, לפחות מה שאנחנו דגמנו, לא מותאמים בכלל למערכת. מעבר לזה ילד עם מוגבלות לא צריך להיות מנותק מהכיתה שלו, הוא לא צריך ללמוד אחרת, הוא צריך ללמוד עם הכיתה שלו תוך התאמה לצרכים שלו. את הנושא הזה אני שמה בצד. אנחנו כהנהגת ההורים הארצית מתמקדים בקשיים של מערכת החינוך. חשוב לי להדגיש שכל קושי נגישות בעצם מונע מילד, מעבר להיבט הפדגוגי, גם את ההיבט החברתי והרגשי שלו. מסגרת חינוכית היא קודם כל בראייה שלנו מסגרת חברתית לילדים. הלמידה המקוונת כרגע על גבול הבלתי אפשרי מבחינת הילדים, בוודאי כאשר אין סיוע צמוד אליהם, בפרט הילדים עם לקויות ראייה, שמיעה, קשב וריכוז, ASD, גם ניגודי צבעים כמובן. יש צורך קודם כל בהתאמת האתרים, בהתאמת המצגות. מורים לא מודעים,

הם מעלים את ההצגות הנורא יפות והנורא צבעוניות, לילד שיש לו קושי ראייה זה לא עוזר, הוא לא רואה את זה. אנחנו מבקשים, עד כדי דורשים, קודם כל לשים את הכיתה בהשתק, זה משהו שהצוותים כרגע לא יודעים הרבה פעמים איך לעשות את זה, השתק בלי אפשרות לפתוח את המיקרופונים באופן עצמאי ובלי אפשרות לקשקש על המסך. אלה דברים שנשמעים נורא נורא קטנים, אבל לילד עם קשב וריכוז או לילד עם ASD זה בדיוק ההבדל בין יצליח ללמוד ללא יצליח ללמוד. מעבר לכך כל עמוד שהוא רב מלל חייב להיות מקושט, חייב להיות עם אפשרות שמע כמו שצריך. יש את העניין של מוגבלות גפיים שעלה כאן, אז גם במערכת החינוך, אנחנו כרגע לא רואים את זה, אנחנו לא מכירים אפשרות של ילדים לקבל את ההנגשה הזאת, את המערכת שמותאמת להם באופן מוחלט. אנחנו חייבים תיכף לסיים, אבל מצד שני את אומרת דברים חשובים, אז שני משפטים לסיום,

בסדר גמור. יש את המבחנים, המבחנים כרגע לא מותאמים לילדים באופן מקוון בשום צורה, אין הקלטה, אין המעטת מלל, צריך אפילו לזמן אותם באופן פרונטלי שיעשו מבחנים. קצת פחות הגיוני שילד שכל כך יש לו קושי ייאלץ לעשות את זה באיזה שהיא וריאציה מקוונת. אין הכשרה להנגשת ההיבט החברתי הפדגוגי של אותם ילדים, כמו שאמרתי. בתקופה הזו אנחנו מוסיפים את תקופת הקורונה לזה, יש סיטואציה של מורה שמלמדת בכיתה צמודה והשיעור משודר בזום לכיתה השנייה. ילד עם קשיי למידה, עם מוגבלות, נמצא בכיתה המקבילה הוא אבוד, הוא יושב ומסתכל על מקרן, הוא לא רואה מספיק טוב את המסך, הוא לא מצליח ללמוד בשום אופן ובשום צורה. חשוב לי מאוד להדגיש שמבחינתנו זה היה צריך להתקיים כבר לפני תשעה חודשים, הכשרות לצווי ההוראה, להורים ולילדים עצמם, בכל מה שנוגע ללמידה מקוונת ומותאמת. תודה, רויטל, אנחנו מאוד מסכימים איתך. זה לא בדיוק על הנושא הספציפי, אבל זה לא משנה, זה עדיין חשוב ואקוטי. אם סיגלית רוצה להגיד על זה ממש משפט אז אני אאפשר לה. לגמרי. זה נושא שהוא לא באחריותי, אבל אני אדאג כן לייצר את הפגישה הזאת ואני גם ארצה להיות בה כי אני חושבת שאנחנו כטכנולוגים שאמונים על הנגשה יכולים מאוד לעזור בעולם של הפדגוגיה ואני אדאג שזה יקרה.

אנחנו גם נשמח לדיווח שלכם אלינו לוועדה כדי שנוכל לעקוב ולראות שהדברים התקדמו. תודה רבה לשתיכן. אנחנו עוברים לקופת חולים כללית. אני רוצה להעלות את נציג קופת חולים כללית, שי אלדרוטי, מנהל מחלקת נגישות ארצית בשירותי בריאות כללית. צהריים טובים. אני מדבר, אתם שומעים? כן, יש אפשרות גם לראות? לא, יש לי תקלה, לצערי, אני מתנצל, אין מצלמה.

אבל אנחנו כן נשמח לשמוע ממך על הנגישות של אתר שירותי בריאות כללית, כולל באזור האישי, כי שמענו שהמצב לא טוב. נכון, אני גם שמעתי היום את הממצאים של הבדיקה. לפני מספר שבועות לא רב קיבלנו איזה שהוא דוח מהנציבות על ליקויים שנמצאו שם. אני לא יודע מה מקור הדוח, מי בדק וזה, אבל אנחנו כמובן התייחסנו במלוא הרצינות.

אם זה דוח של הנציבות אז זה הנציבות.

אני לא יודע פיזית מי ישב, אם זה אנשים של הנציבות או חברה חיצונית או מה שלא יהיה, זה בכלל לא משנה. זה לא משנה, זה דוח שהנציבות חתומה עליו. זה הגורם הרלוונטי. כן, ברור. אנחנו התייחסנו לעניינים לגופם, למרות, כפי שנאמר אגב, שהקופות עדיין לא מחויבות על פי החוק, אבל אצלנו זה לא חוק, זה דרך חיים. אנחנו כארגון בריאות מטפלים באוכלוסיות הכי מוחלשות כשבדרך כלל אנשים שמגיעים אלינו אלה אנשים עם מוגבלות, אם זה אנשים עם מוגבלות קבועה, או אנשים עם מוגבלות זמנית שהמוגבלות נכפתה עליהם בעקבות מצבם הרפואי.

לפחות למיטב ידיעתי, סיימנו את כל פעולות ההתאמה והתיקון הנדרשות כפי שהדוח ציין.

בדוח לא נאמר שום דבר על אזור אישי, זו חדשה בשבילי וכשאני אסיים את הפגישה אני הולך בדיוק לברר מה נעשה ואיך נעשה.

אתה יודע להגיד שהאזור האישי שלכם מונגש? לא, אני לא יודע להגיד, זה בדיוק מה שאני אומר. כשקיבלתי את הדוח לא צוין שום דבר על חוסר נגישות באזור הזה. שי, אני חייבת להגיד לך,

אבל אתה יודע שאתה לא צריך לחכות לדוח.

אבל שירותי בריאות כללית לא צריכים לחכות לדוח שגם האזור האישי חייב להיות מונגש לאנשים עם מוגבלות. אני רוצה רגע להגיד משהו שאולי הוא לא ברור. האתרים של הכללית מונגשים מזה כמה שנים, בלי שום קשר לחוק או לא חוק, או תקנות או לא תקנות. אנחנו יודעים שלפחות מבחינתנו עשינו את כל הפעולות הנדרשות בהתאם לחוק ולפעמים גם מעבר כדי באמת לקיים את היכולת לאנשים עם מוגבלויות וכאלה בלי מוגבלויות להיכנס, כל אדם באשר הוא,

לאתרים של הכללית ולקבל את המידע הרלוונטי לו. כמו שאני אומר, למיטב ידיעתי עד הדיון היום אני ידעתי שהאתרים עברו את סבב התיקונים והעדכונים האחרון וכרגע אנחנו נגישים. אני אבדוק ספציפית לגבי הנושא ששמעתי היום לראשונה בדיון שהאזורים האישיים לא נגישים, ואם זה אכן ככה, אנחנו נטפל וננגיש אותם. הוועדה מבקשת גם שתדווחו לה על ממצאיכם בעניין.

אני מודה לך. אנחנו נפנה כעת למכבי שירותי בריאות כדי לשמוע מהם. מי נמצא איתנו ממכבי? אין לנו נציג של מכבי. יש נציג של קופת חולים אחרים שרוצים להצטרף ולומר את דברם על הנגישות של האתר שלהם? כי יש לנו גם את מאוחדת שנרשמו ויש לנו, נספור ממכבי, ארבעה נציגים, ארבע נציגות ואף אחת מהן לא משיבה לקריאתי. טוב, אז אם מישהו ממכבי שומע אותי, אנחנו עדיין - - - אני רון אייזן, אני רכז הנגישות הארצי של מאוחדת. אוקיי, אז מאוחדת שמעה לקריאתי, רון אייזן, שלום לך.

נגישות זה נושא שהוא מאוד קרוב לליבה של מאוחדת בכל הרבדים. אני מאוד הופתעתי לשמוע את הממצא הזה שהאזור האישי לא נגיש.

אני מופתעת לשמוע שכולכם הופתעתם, ואז אחת משתיים, או שמישהו כשל פה ב - - - לא, תיכף תביני למה הופתעתי, יושבת הראש. הופתעתי כי יש לנו מעל שנתיים מורשה נגישות שבודק את האתר ויש את החתימה שלו שהאתר נבדק על כל רבדיו. אנחנו גם מדברים עם אנשים שהם מבוטחים אצלנו ולא קיבלנו תלונה שהאזור האישי לא מונגש. אני מצטרף לדבריו של שי מכללית, אני אבדוק את זה,

ואני גם יכול להגיד את זה, כששמעתי את זה אני הרמתי אליו טלפון מיידית, תוך כדי הזום הזה,

אנחנו עושים הכול כדי להנגיש. אין בין הקופות שום תחרות בנושא הזה, כל ארבעת רכזי הנגישות משתפים פעולה כי אנחנו העיניים והידיים והרגליים והפה והראש של 1,600,000 אנשים במדינת ישראל. אני בעצמי לא מבין את איפה הם מצאו שהוא לא נגיש ועוד היום זה יטופל. תודה, אני שמחה על התשובה שלך, שזה ייבדק בכל הדחיפות ואני רוצה אולי להעלות את מיטל מאיגוד האינטרנט הישראלי. את רוצה רק להגיד משהו על זה שהם נורא מופתעים? אין לי הרבה מה להגיד, הבדיקה נעשתה כאמור, בדיקה שהיא בדיקה מדגמית - - - מיטל, אני מציעה - - - אנחנו נפרסם את כל הדוח כולל מה מצאנו באתר של איגוד האינטרנט בתחילת שבוע הבא, הכול יתפרסם, הם יוכלו לראות בדיוק איזה דפים נבדקו. וגם אני מציעה לנציגי הקופות שאיתנו שגם ייצרו קשר איתכם וגם עם עורכי הבדיקה מטעמכם, ואם צריך לדבר ולהצביע על הכשלים שאתם הפניתם אליהם או מצאתם, שווה לעשות את זה כי ניכר שיש נכונות להנגיש, לא שמעתי מהם, לפחות מהשניים שעלו, איזה שהיא אמירה שבגלל שהם לא חייבים אז הם לא עושים או משהו כזה. אז שווה לגשר על הפערים האלה ולראות שהכול מסתדר. המטרה של הבדיקה הייתה כדי לשפר ולעזור. ברור, זו גם המטרה שלנו. אנחנו לא פה כדי לעשות את הנו נו נו, אנחנו פה כדי שזה יתוקן. נקודה.

ואתם גם מסייעים לנו לעשות את זה. אני כן אשמח שאחר כך אפילו, מחוץ לישיבה, מחוץ לוועדה, תעדכני אותי בנושא הזה. תודה רבה. בסדר גמור. הכול יתפרסם, הבדיקה נעשתה על ידי חברת a-2-z, שזה המומחיות שלהם, בדיקת אתרים, אנחנו נעביר את הכול באופן מסודר. בסדר גמור, שווה להצליב את הדברים. וגם מכבי, שלא עלו מולנו, ושאר קופות החולים, יש עוד אחת,

- - - אפשר לבקש מהדוברת שעכשיו דיברה, מיטל, שלא נחכה לשבוע הבא ושעוד היום נקבל את זה?

אני בעד, אנחנו נעשה את זה לא כרגע, מה שנקרא בחי, מאחורי הקלעים אנחנו נדאג לקישורים הנדרשים גם עם חברת a-2-z. אנחנו נגיע אחד לשנייה. בסדר גמור, ואנחנו פה לסייע לכם, מנהלת הוועדה תעשה את הקישורים הנדרשים, המטרה היא שהאתרים וגם האזורים האישיים יונגשו כדרוש, או יותר נכון כראוי. אגב כדרוש, המילה הזו. אני רוצה את הנציבות מולי, את תמר או מיכל, כדי להבין בעצם מה מונע מלהטיל את החובה הזאת, שוב, למרות שחלק מהגופים עושים את הנגישות על אף שאין חובה, אבל מטרידה אותי המחשבה שאין חובה, כי חשוב שתהיה, איפה זה תקוע, החובה על שירותי בריאות? אם אפשר, אני חוזרת על מה שאמרתי קודם, יש חוק שמסמיך, חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות. לא, רגע, לא את כל זה. מי אמור לקדם את זה, משרד הבריאות? משרד האוצר? משרד הבריאות ואנחנו. חשוב לי להדגיש אנחנו מעורבים ולוחצים ואנחנו שם ויש דיונים שמתקיימים ואנחנו - - - משרד הבריאות ירד כרגע, אבל יש תהליך של כתיבת תקנות של נגישות השירות בבריאות. לא, הייתה להם שיחה חשובה אחרת. אבל כן, יש. אנחנו דיווחנו בוועדה הקודמת, היום, תקנות נגישות השירות לשירותי בריאות - - - הקודמת, את מתכוונת ל ? הן מונחות בכנסת, אנחנו מחכים לאישור האוצר כדי להמשיך את הקריאה שלהם. עוד פעם, עוד פעם. לא שמעתי. אתרי אינטרנט מופיעים בתקנות נגישות השירות לשירותי הבריאות, אלה תקנות שכבר מונחות הרבה זמן בכנסת, חוזרות ומונחות מחדש.

הודענו היום שאנחנו מחכים לאישור האוצר, יש אישור הבריאות להניח אותן שוב ולאשרר אותן.

התקנות של נגישות לשירותי הבריאות עברו בחלקן וחלקן עדיין לא הסתיימה הקריאה שלהן, אבל כל כנסת אנחנו צריכים אישור של שר הבריאות ושר האוצר מחדש. רגע, אני רוצה להבין, תעזרי לי. זה מונח כרגע בוועדה או שזה מונח כרגע אצל שר לחתימה? לא, זה עבר לחתימת שר האוצר. זה תקוע אצל שר האוצר לחתימה? אלה תקנות שכבר הונחו, רק צריך לחדש שוב את ה - - - והן אלו שיקימו את החובה להנגשת שירותי הבריאות באינטרנט? כן, אתרי אינטרנט לשירותי הבריאות, בין היתר. אז משרד האוצר, כרגע זה מונח אצלו ושם זה נתקע ולכן - - - שר האוצר היה בדיון - - - רגע, אפשר לשמוע את השאלה שלי עד הסוף ואז לענות? אחרת אני לא שומעת אתכם. אני אומרת, אצל משרד האוצר זה כרגע מונח, מרגע שמשרד האוצר יאשר החובה הזו תקום לאתרי אינטרנט מונגשים?

יובאו התקנות להמשך דיון בוועדת משנה של ועדת העבודה והרווחה.

זאת אומרת יש עוד משוכה של ועדת העבודה והרווחה. חייבים את ההסכמה - - - כן, לכן רציתי להבין. תודה לך על הדברים. - - - החינוך, מה לגבי שעת חירום? בוא נשמע את משרד האוצר למה זה תקוע. יש לנו את משרד האוצר ואז באמת אנחנו כבר בסיום. לכל מי שאיתנו בזום ושואל את עצמו מתי אנחנו מסיימים כבר, אבל בעיניי זה חשוב שגם נמצה את זה. טלי יובל נמצאת איתנו, ממשרד האוצר? או מאן דהו אחר, או דהי? טלי יובל נמצאת.

יודעת להשיב לשאלה? אני מהמקום של אתר האינטרנט, לא מהכספים. הבנתי. מי יידע להגיד לנו? את עדיין משרד האוצר, את יודעת לבדוק את השאלה הזו? אני מצטערת, אבל זה כנראה צריך להיות מופנה לאגף התקציבים, אני מייצגת את אגף המחשוב. הבנתי. אוקיי, אז תודה, טלי. אגב, האם שיבא איתנו? לאור הממצאים אנחנו נשמח, אבל אני מניחה שלא. אני רוצה את מרכז השלטון המקומי, בבקשה. צחי שלום. שלום, צחי שלום. היית איתנו גם אתמול. שלום שוב. צהריים טובים. אז עכשיו זה בנושא אחר. תעדכן אותנו בקצרה, ראינו שדגמו את עיריית תל אביב, שהיא דווקא עירייה שכן מבחינת תקציב יש לה תקציב, לכן זה לא ניצב שם, אני אשמח לשמוע גם לגביה, אבל גם לגבי רשויות מקומיות נוספות. אוקיי. עיריית תל אביב, אני מניח שהם יכולים לדבר בשם עצמם, אבל הרשויות עושות כל מאמץ כדי להנגיש את האתרים שלהם. מה זה כל מאמץ? בסוף רשויות מקומיות נותנות המון המון שירות לתושבים, שירות ציבורי זה זה, אז איך אפשר לעשות מאמץ ולא להגיד,

האתרים מונגשים, יש בעיות פה ופה ופה. האתרים מונגשים. אתה יודע להגיד לי אחוז? אני ראיתי את האחוזים. הציגו שם את הגרפים והגרפים לא ממש ברורים, זאת אומרת הציגו שבדקו את הרשויות ואז אמרו, חלק מסוים אחר הוא תקין. לא הציגו כמה רשויות נמצאו לא תקינות, או איזה רשויות לא נמצאו תקינות. אבל אתם כמרכז לא מתעניינים בעמידת הרשויות בחובת הנגישות? אנחנו מאוד מתעניינים, יש לנו גם נציגה שלנו שמובילה ותומכת ברשויות להנגשה של מבנים ואתרים ואנחנו עושים המון עבודה בתחום. ברורה לנו החשיבות של הנגשת האתר לציבור במיוחד כשאנחנו נותני שירות הכי גדולים ואנחנו הוכחנו את זה שוב, כמו שאמרתי אתמול, בתקופת הקורונה. הרשויות, חלקן מצויות במצב מצוין,

בהנגשה, חלקן פחות. זה תהליך שהוא מתקיים כל הזמן. זאת אומרת זה לא תהליך שעוצרים אותו והוא נעצר, הרשויות כל הזמן מקיימות תהליך כדי להנגיש את השירותים שהן נותנות. אני מודה שלא קיבלתי מענה מספק, צחי. אני לא יכול לפרוט את זה, יש לנו 257 רשויות, אני לא יודע להגיד לך כל אתר ואתר אם הוא מונגש או לא. נכון,

לכן אני אתן לך את הפתרון, אם אין את הנתונים היום, וזה בסדר, האמת שזה לא בסדר, אבל זה המצב, אבל אני כן מבקשת הרי אנחנו לא נפנה לכל רשות ונתחיל לבדוק אותה,

הנציבות אמורה לעשות את זה בשוטף, ואני חושבת שגם אתם כמרכז שלטון מקומי, רצוי שיהיו לכם יותר נתונים לגבי הרשויות שמרוכזות תחתיכם. אני אשמח מאוד אם תוכלו לעדכן אותנו בהמשך על הדבר הזה, על הנושא הזה, כדי שנבין. בסוף אמרת, ואני מסכימה איתך, הרשויות המקומיות הן עתירות שירות, לציבור, לתושבים, ומאוד חשוב לוודא שגם תושבים עם מוגבלות יהיו זכאים בדיוק לאותם שירותים. יש בינינו, אני בטוחה, הסכמה בעניין הזה. נכון, חד משמעית. ולכן אני אבקש את הסיוע שלכם גם ואת הבדיקה שלכם כדי שבאמת נקבל יותר מושג וגם נוכל להשפיע, גם אתם, גם הנציבות, גם הוועדה בחלק שלה, גם משרד הפנים אם צריך, לגבי הנושא הזה של הנגשת אתרי האינטרנט של הרשויות. אוקיי, בסדר. אני שולחת אתכם קצת למשימה, אני יודעת, אבל כן, זה חלק ממה שאנחנו עושים פה. בסדר גמור, אנחנו ננסה לבדוק ונציג נתונים בדיון הבא. תודה רבה. גם לפני הדיון

גם לפני הדיון אני אשלח, אין בעיה. בסדר גמור. אנחנו עושים עבודה גם מאחורי הקלעים, לא רק בדיונים עצמם. תודה, צחי. אנחנו בעצם הגענו לסיום, למרות שלא סיימנו. אני מרגישה שנותרו לא מעט קצוות פתוחים ואני כן ממש מדגישה את החשיבות של הנגשת אתרים. אנחנו שמענו ואנחנו רואים, פשוט דמיינו לעצמכם, תעצמו את העיניים, תיקחו את הטלפון ופשוט לא תדעו מה לעשות ואנחנו כל כך נזקקים לאתרי אינטרנט, לאפליקציות, כדי לנהל את חיינו במגוון רחב של שירותי חיים, אז באמת זו חובה שלנו כחברה, חובה שלנו כמדינה, לדאוג לזה שהדברים יקרו, בטח לגבי מה שכיום קיים כבר כחובה על פי חוק, שזה אבסורד שחלק מהגופים פשוט לא מקיימים את החוק. לגבי החלק שלא מעוגן בחוק, לדאוג שהוא יעוגן בחוק. על אף שאנחנו מסיימים את הישיבה,

אני מצפה לתשובות גם ממשרד הבריאות וגם ממשרד האוצר, אנחנו גם נבדוק את העניין הזה של קופות החולים בהמשך לשיח שהתקיים פה וכנ"ל יפקוד העורף וכל הגופים שביקשנו מהם לחזור אלינו. אנחנו נמשיך לעקוב ואם צריך באמת, אני פה פונה גם לגורמים הרלוונטיים, אם צריך עוד סמכויות לנציבות שוויון, אז לאפשר את הסמכויות האלה, אין שום סיבה בעולם, שום סיבה בעולם, שאתרי אינטרנט לא יהיו נגישים לאנשים עם מוגבלות. בכך נסיים, אני מודה מאוד למי שנכח איתנו כאן ולאורחים בזום ולכל מי שעמל מאחורי הקלעים ולצוות הוועדה, תודה רבה ויום טוב ובריא. הישיבה ננעלה בשעה 13:45.